על סדר-היום: סדרי הדיון בישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה ה-37 ובחירת יושב-ראש הכנסת, בחירת סגן יו"ר הכנסת שיכהן כיו"ר בפועל ממועד הפסקת כהונתו של יו"ר הכנסת ועד לבחירת יו"ר קבוע.

אני לא יודע אם מישהו שמע אבל היתה ישיבת סיעה והסיעה בחרה פה אחד במועמד הליכוד אמיר אוחנה ליושב ראש הכנסת ה-25. אגב, זה היה פה אחד חשאי או פה אחד גלוי?

אפשר היה לעשות חשאי אבל אמרנו שזה אולי ביש עתיד. חברת הכנסת בן ארי, זה היה פה אחד פשוטו

זה אופיר כץ.

מכיוון שבעצם לדעתי ההתפטרות של היו"ר נכנסת לתוקף סביב 5 בבוקר. שבע ושמונה עשרה. שבע ושמונה עשרה מחר היא נכנסת לתוקף. למעשה אנחנו צריכים לבחור יו"ר זמני. זה יו"ר בפועל מהסגנים הזמניים.